אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופת גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התש''ף 2020. אני מבקש לדון על נושא ההעברה בין קופות הגמל. מי יכול להסביר את זה?